לנסות למצוא דרך שעליה כולנו מסכימים. אני שוחחתי עכשיו עם לשכת שר החינוך ושוחחנו עם היועצים המשפטיים של משרד הבריאות ומשרד החינוך, כדי למצוא את האמצע של מה שהחלטנו, קרי בין 21 לחודש לבין אחרי סוכות, שזה שולח אותנו כבר כמעט לאמצע אוקטובר, כאשר בין כה וכה אנחנו מדברים על תקנות שתקפות כל פעם ל-28 יום.

אנחנו בעצם עומדים במה שהחוק הגדיר לנו וגם בבקשה של גורמי המקצוע לתת עוד גרייס של שבוע אבל לא לחכות לאחרי החג. זה מה שהוסכם עכשיו ביני לבין לשכת השר, מתוך הבנה הגיונית שאנחנו מאפשרים לכם את ימי הנתונים ומאפשרים לבתי הספר את זמן ההתארגנות. ואת היציבות שאנחנו צריכים.

זה ההיגיון שכולנו חיפשנו, אותו איזון של קודם. הזזו את האיזון, לא עשינו שום דבר דרמטי. קטי, מבחינת הרוויזיה - - - אני אמורה לנמק, אבל אני מעדיפה לשמוע את שני המשרדים. אני רוצה לדעת אם הפשרה הזו מקובלת עליכם ואתם יכולים להתארגן ולעבוד לאור הפשרה ולאור הנתונים שניתנו. כי לי מה שחשוב לאורך כל הדרך זה לתת למשרדים הממשלתיים את הגיבוי, כי הם בעצם אלה שצריכים להוציא את הדברים לפועל. אנחנו יושבים פה, אבל עם כל הכבוד לנו, אנחנו לא אלה שמוציאים לפועל את ההחלטות. אתם במשרדים אלה שצריכים להוציא לפועל את ההחלטות ולהתמודד, ולכן מה שחשוב זה מה שאתם אומרים. בשמחה. מבחינת משרד הבריאות זה בסדר, אנחנו מסכימים. משרד החינוך, אינה, בבקשה. אנחנו רצינו יותר זמן כדי לאפשר למערכת גם ללמוד את המתווה, שמבחינתנו הוא מתווה מניעתי, וגם לאפשר את היציבות. לעשות את הערכת המצב בחגים זה נראה לנו בסדר גמור וזה הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו. אני לא הבנתי מה אמרת. אני אומרת שהפשרה היא בסדר, זה נותן לנו את החגים להתארגן. מירב, קטי צריכה למשוך את הרוויזיה? לא, כי כבר הצבענו. כדי לשנות את ההחלטה צריך להצביע על הרוויזיה, לפתוח את זה ואז להצביע עוד פעם על הדבר החדש. אז צריך קודם לפתוח ולקבל את הרוויזיה?

לקבל את הרוויזיה ואז להצביע על הנושא.

אבל אני קודם אסביר. קודם הפער בינינו היה 21 בספטמבר לעומת אמצע אוקטובר. הפשרה שהגענו עליה היא שוועדת החינוך תקיים דיון ב-29 בחודש, יום אחרי יום כיפור. זה נותן מספיק זמן למשרד הבריאות ומשרד החינוך לייצר כמה שיותר נתונים ופה אני חוזר ומבקש שתאספו כמה שיותר נתונים ותעשו כל מה שאתם יכולים כדי שיהיו כמה שיותר נתונים עם כמה שיותר פילוחים. אינה, אני אומר את זה גם בהקשר החשוב של כמה כיתות ז' עד י"ב לומדים במהלך השבוע

כי מהנתונים כרגע 80 ומשהו אחוז של יותר מיומיים, אי אפשר להסיק מסקנה, כי אנחנו לא יודעים באמת כמה זמן זה מבחינת שעות וימים. אז בעצם ב-29 לחודש אנחנו נקיים את הדיון ועד ליום הזה אתם תצטרכו לשלוח את התקנות על שלל התיקונים שביקשנו. זה מקובל על כולם. אז אנחנו בעצם מצביעים בעד הרוויזיה.

הייתה הערה של היועצת המשפטית שהתקנות הן 28 יום ובכל מקרה - - - זה מתכנס, זה בדיוק העניין. חלק מהתקנות הגיעו קצת אחרי. לצורך העניין ערים אדומות הגיעו ב-7 לחודש, וככל שאני עוקב אחרי התקשורת יש כל הזמן קבינט קורונה והוא עלול לעשות עוד שינויים בערים האדומות ואז אנחנו כל פעם... אני מקווה שב-29 בספטמבר נוכל לדון בהרבה תקנות חדשות. אני גם מזכיר לכם שדיברתם על זה שתעשו כל מה שאפשר כדי שיהיו תקנות נוספות. יש לנו את כל העולם הבלתי פורמלי - - - עובדים על זה. אני יודע שאתם עובדים על זה, אני רק אומר. אחרי זה גם נגיע להשכלה גבוהה. חברי הכנסת, יש קונצנזוס, אנחנו מצביעים על לקבל את הרוויזיה ואחרי זה מצביעים על התאריך. מי בעד לקבל את הרוויזיה? קואליציה בעד. כולם בעד, קטי, אופוזיציה וקואליציה, הפלא ופלא. הצבעה אושרה. אנחנו נקיים פה דיון ב-29 לחודש, קרי יום אחרי יום כיפור. עד אז אנחנו נתקן כמה שיותר תקנות, גם אלה שהגיעו ב-30 ואני מניח שגם אלה שהגיעו ב-7. צריך להגיד להם עד איזה תאריך הם מגישים את התקנות, איזה תאריך אנחנו קובעים פה. מבחינה פורמלית אפשר במוצאי כיפור. 27 זה שבת, אז מקסימום עד 25 בספטמבר. ובבקשה בשעות העבודה ולא בשתים עשרה בלילה. 27 זה יום ראשון. זה ערב יום כיפור. אפשר להחליט שעד שתים עשרה בצוהריים הם צריכים לשלוח לנו. אין משמעות לזמן השליחה, זה רק בשביל שנוכל לכתוב את זה בתקנות.

אפשר כמובן לקבוע בכל זמן נתון. אז עד 27 בספטמבר בעשר בבוקר, בסדר? כדי שגם הוועדה תוכל לשלוח את זה לחברי הכנסת. אז זה מה שאנחנו כותבים. זה בסך הכול תאריך כדי שיהיה כתוב בפרוטוקול, את הדיון נקיים בכל מקרה ב-29 בספטמבר. אז אנחנו מצביעים על כל התקנות עם התוקף שלהן. עד 27 בספטמבר בשעה עשר בבוקר הן יישלחו לוועדת החינוך של הכנסת. אני כבר אומר לכם שכנראה יתווספו תקנות, כי כל מה שהממשלה מחליטה בהקשר של חינוך, התקנות מגיעות אלינו. יש הרבה דברים שאנחנו, משרד הבריאות ומשרד החינוך צריכים לדון בהם, סעיפים שנדון בהם ולא שרק יישלחנו אלינו התקנות. נייצר על זה שיח בינינו ואני גם אעדכן את חברי הוועדה. מי בעד לאשר את מה שהצענו פה עכשיו?

פה אחד. אני מאוד שמח. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.